שלום לכולכם,

היתה תאונה בכביש 1 ואנחנו נתקלנו שם בפקק, אז עידכנו את מנהלת הוועדה על האיחור. זה קורה, כוח עליון מה שנקרא. לא בשליטה של אף